מכובדיי, צוהריים טובים לכולם.

התשפ"א 2021 (מ/1413).

מארחים פה הצעת חוק שאמורה הייתה להידון בוועדת הפנים.

אנחנו נמצה את הדיון אצלנו, אבל נחזיר את הנושא אחר כבוד לוועדת

חלק מהסיפור של ההרחבה של העבודה שלנו מול האשכולות זה גם חלק מהעניין.

אומרת, אסטרטגיית עבודה אחרת, כדי באמת להרחיב את היכולת של הרשויות ליהנות יותר ממה שאפשר.

ואני גם כבר מראש אבקש התייחסות לסוגיית התמיכה של המשרד בארגוני החברה, זו סוגיה שנידונה פה במפגש הקודם.

אכן המטרה הזאת חשובה וראויה, אבל ניתוח שעשתה היחידה הכלכלית של מרכז השלטון המקומי, שנדמה לי שנמצאת כאן גם נציגה שלה, ואם תרצו לשמוע ממנה את הנתונים המפורטים אני חושב שזה יהיה מועיל. אבל הניתוח שהם עשו הראה שבשנתיים שלהם יש נתונים, 2019-2018, האחוז שעבר בפועל לרשויות המדורגות בסוציואקונומי אחד עד חמש הוא מאוד מאוד נמוך, מדובר באחוזים בודדים בלבד. וכדי להסיר ספק אם אכן הרוב המכריע של הסכום שמיועד ללכת למטרות הנוספות יוקדש לרשויות בסוציואקונומי אחד עד חמש, המרכז לשלטון מקומי יתמוך בשינוי הזה. אבל ככל שזה הולך למטרות אחרות ולא לרשויות האלה, המטרה מתפספסת ולא מיושמת, ועל כך אנחנו מצטערים.

תודה רבה.

ששמענו בדיון הקודם גם בהרחבה את עמדת השלטון המקומי.

אנחנו מסיימים עכשיו את הדיון בהקראה. לחברי הכנסת עומדת כמובן הזכות להגיש הסתייגויות, ואם יהיו חברי כנסת שיגישו הסתייגויות בכיוון גם של השלטון המקומי, בבקשה. אני עדיין עומד על כך, שלצערי בכל ההצגה של מרכז השלטון המקומי לא נשמע קולם של נציגים מתוך הרשויות של אחד עד חמש. גם על כך אפשר לתת את הדעת. ואנחנו כמובן מפה מדרבנים את הנהלת הקרן לממש באמת את היכולת לתמוך ברשויות מקומיות מועדפות או במצב סוציואקונומי נמוך. בסופו של דבר, אם אני אומר ככה בזהירות, סביר להניח שמחקר סביבתי יגלה, שהרשויות המבוססות הן גם אלה שתושביהן מייצרים חלק ניכר מן הפסולת המוטמנת. יש פה, אני חושב, שיקולים של ערבות הדדית. זה לא מס. אבל בסופו של דבר בתחום הסביבה הנזק לא נתחם בגבולה של רשות מסוימת, וזה אינטרס של כולנו שרשויות שאין להן היום את היכולת להתמודד בכלל עם פינוי הפסולת הקיימת, שהפסולת הזאת תמצא את עצמה במקום מוסדר, ולא סותמת ערוצי נחלים ולא מוטמנת באתרים פירטיים. וזה אינטרס של כולנו, רשויות חזקות ורשויות פחות חזקות כאחד. אנחנו נקריא כרגע את נוסח החוק. אני חייב לומר לצורך הפרוטוקול להנהלת הקרן ולמשרד, שככל שממשיכים בכיוונים המדוברים, ראוי גם להעביר את הדברים מהוראת שעה לתיקון בחוק שמירת ניקיון. ככל שהרעיון הזה של הרשויות המקומיות, בפרופורציה תקציבית כזו או אחרת, צריך להיכנס למטרות הקרן, אז הדרך הנכונה מבחינה חקיקתית היא בפעם הבאה בעוד שנה וחצי לא להאריך עוד פעם את הסעיף הזה אלא להביא לחוק הראשי תיקון שמתייחס למטרות. אבל אנחנו כרגע לא רוצים למנוע כמובן את פעולת הקרן החשובה. חשוב לומר, נאור, שאין פה שינוי מול הוראת השעה המקורית של האחוזים. כל מה שיש כאן זה הארכת תוקף ההוראה הקיימת. ה-35% נקבעו בסיבוב הקודם ולא עכשיו. אני חייב לומר, אפילו על פי נתוני הביצוע בפועל אין סיבה טובה להוריד את האחוז הזה, כי הם לא מתקרבים אפילו ל-25%, אז לא נראה לי שיש פה חשש דרמטי לשנה וחצי הקרובות. נקריא את הנוסח. הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א 2021. תיקון סעיף 1 1. בחוק שמירת הניקיון (הוראת שעה), התשע"ג 2013, בסעיף 1,

במקום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) יבוא "ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)". תודה. אנחנו קובעים עד שעה 16:00 זמן של הגשת הסתייגויות. זו הסתייגות, נכון?

היא מוגשת למזכירות הוועדה, יש זמן עד 16:00. אני מציע שככל שאמור להתקיים דיון עם השרה, זה זמן טוב לקיים אותו. מחר אנחנו נבצע את ההנמקות ואת ההצבעה להעברה לקריאה שנייה ושלישית. אנא רק תעקבו אחרי סדר-היום, כי יכול להיות שהקואליציה תבקש הכנסת שינויים בסדר הדיונים מחר,

תסתכלו ותתעדכנו. בכל מקרה זה יהיה הנמקה והצבעות, ומי יודע, אולי האופוזיציה תתרצה וחלק מההסתייגויות יימשכו. הדברים שמובאים לפתחה של השרה נאמרו כאן לפרוטוקול, אנחנו בטוחים וסמוכים שהיא תידרש להם. תודה לכולם. תודה לייעוץ המשפטי של ועדת הפנים, היה לנו לכבוד. תענוג. מחר יש עוד רגל.

אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:01.